ה' באב, תשפ"ג 26 ליולי 2023. הוועדה בנושא בדיקת סיכול מועמדותו של גל הירש למפכ"ל. אני רוצה לפתוח בנושא האחרון,

הכרזתו של שר המשפטים על נושא בדיקת הרוגלות. אני חושב שהדבר מבורך וחשוב, לברר את